היום יום שלישי ט"ו בתמוז התשפ"ג, 4 ביולי 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות של הכנסת.

היום: 1. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8) (הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוזר רופא ודימותנות

ובלבד שלא הותלה רישיונו או הוגבל תחום עיסוקו לגבי אותן פעולות לפי סעיף 44א והוא רשאי לשנותה. לי יש נוסח עם עקוב אחרי שינויים לעומת הנוסח הקודם.

רופא מומחה הרשאה אישית לעוזר רופא אלא לאחר

זאת אומרת שיהיה ברור שהחובה הזאת מתייחסת לרופא מומחה. אבל אנחנו אומרים שכל הרשאה אישית מתייחסת רק לתחום מומחיות אחד. רופא מומחה צריך להיות בעל אותו תחום מומחיות, אבל אם יש לו שני תחומי מומחיות, הוא יכול לתת גם לאותו עוזר רופא שתי

(ו) בהרשאה האישית יפורטו הפעולות הרפואיות שעוזר הרופא מורשה לבצע, בתנאים ובהגבלות שיפורטו בה,

(ז) לגבי כל פעולה רפואית כאמור בסעיף קטן (א) יפורטו אלה: נעה,

יכול להיות, י(א) שם התקנות. "(1) הוראות לעניין הפיקוח של הרופא המומחה הנדרשים לשם ביצוע

אני מהכללית.

המוסדות הרפואיים והמקומות שבהם רשאי עוזר רופא לבצעה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ד)" סעיף (ד) מחייב שגם הרופא המומחה וגם עוזר הרופא יפעלו באותו מוסד רפואי.

יש פה שוב שאלה, האם אנחנו מדברים על פיקוח של מנהל מחלקה - - - לא על פיקוח, אלא על מתן הרשאה. לא, מתן ההרשאה בא עם הפיקוח.

אבל מנהל המחלקה גם לא חותם הרשאה אישית - - - בוודאי שכן,

אוקי, אז זו הסתירה שאני מצביעה עליה. אני מבקשת להצביע שוב על הסתירה: לרופא לא דרושה הרשאה אישית לביצוע פעולות בעיסוק ברפואה; לעוזר הרופא דרושה הרשאה אישית לביצוע הפעולות. אז ההרשאה

אנחנו פה הולכים על משהו הסעיף האחרון שהקראתי מפרק את זה, הוא אומר: הפיקוח הוא אמנם של הרופא, אבל הוא לא אחראי, כי מישהו אחר משגיח את ההשגחה ומישהו אחר עושה את ההדרכה ומישהו אחר זמין למענה, זאת אומרת שיש לנו פה איזשהו פירוק.

הדרך שבה עובדים העניינים היום זה שהרופא הספציפי שחותם לך על ההרשאה ומפקח עליך, לא בהכרח נמצא כל יום ובאותה משמרת עם עוזר הרופא, שאתו הוא אמור לעבוד.

לא רק מבחינת האחריות

אני חושב שרופא שנמצא בזמינות, לאו דווקא צמוד, יכול לפקח על זה שעוזר הרופא עושה פעולות שכבר הורשו לו, לא פעולות חדשות. אם מנהל המחלקה מאשר רשימה של

בסופו של דבר אלה עובדים שלו,

וגם שבוע, הוא אחראי לדעת את היכולות שלהם. אבל הוא אחראי לדעת גם

בגלל שאין כרגע רופא מהר"י שמכיר את השטח ועומד מאחוריה. אולי אפשר למצוא פתרון אחר, שבו רופא שני מפקח בפועל. מי שרשום בהרשאה כרופא שנתן אותה, הוא או להוסיף כגורם נוסף, אני לא יודעת, אבל העמדה שלנו היא

הסעיף הזה פתר לי את המעשיות בעבודה, אבל לא פתר לי את תפיסת האחריות שלי לגבי ההיררכיה בבית החולים והמשמעות של היות מישהו מנהל מחלקה עם אחריות כלפי המטופלים, זה

אבל מה שאומרת נציגת הר"י זה שאם נתת סמכות לביצוע פעולה שדרוש לה פיקוח צמוד ומישהו אחד נתן את ההרשאה ומישהו אחר משגיח בפועל אנחנו קראנו לזה אולי השגחה פה אנחנו מטילים את האחריות על שני גורמים,

הוא נמצא, הם שניהם נמצאים באותו מקום, והוא צריך לפקח שהדברים שנקבעו אכן מתקיימים, שאין חריגה מהפיקוח, יכול להיות שיש תלונות או חריגות שהוא צריך לבדוק אותן. במקרה שהמפקח הצמוד לא עשה את תפקידו,

הוא היה צריך לפקח והוא לא הסתכל ונגרם איזשהו נזק, מה האחריות של הרופא מלמעלה ומה האחריות של הרופא שמשגיח

הוא צריך לנתח מבחינה משמעתית מי אחראי למה לפי המקרה המסוים. ברור שאנחנו סומכים על הפיקוח וסומכים על דעתם של אנשי המשרד. אגב, זה נכון גם לגבי האחיות

מאוד, מאוד מהותי. אלה חיי אדם, ואני מאוד שמח שדנים בזה ושזה לא עובר ככה.

הפיקוח של הרופא המפקח שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו רושמים שלושה,

זה בכלל לא משנה אם הרופא המפקח עמד לידו או ישן במיטתו בלילה,

ואני בהקשר הזה נותן את הסמכתי אליו. זה סוג אחד. הסוג השני לא קשור למהות הפיקוח,

שמפקח עליו באופן ישיר,

לקחת לו זה? אלו הם שני סוגי פיקוח. אני לא מומחה למשפט, אבל אני חושב שזה מאוד ברור ואני גם יודע שזה מה שקורה בארצות הברית. אם עצם הבעיה היתה שמישהו יגיד: מי לכל הרוחות נתן לרופא הזה לעשות ניקור פלאורלי? יבואו לא לרופא הבכיר של אותו

יש את האפשרות הזאת בהרשאות? זאת החלטה של הרופא המפקח.

זה נותן כאן את כל הגמישות האפשרית. אנחנו בהחלט רוצים, שאם כבר אנחנו מגדירים מקצוע

זה לא משנה אם זאת מרפאה או בית חולים.

עמדתנו. גם בקופת חולים יש מנהל רפואי, זה תחת אחריותו. יש תחתיו עשרה PA, שהם תחת פיקוחו. לא, זה שונה בקהילה. זאת אחריות אישית, זה לא גורע מאחריותו של המנהל הרפואי או של מנהל המיון או של המחלקה. זה לא גורע מאחריותו לשלום המטופלים כהוא

אבל לגבי עוזר רופא אחד לא אמורים להעביר כך את האחריות ליותר מ-45 ימים בשנה, כי בדיקת הפעולות לצורך ההרשאה נעשתה על ידי רופא

עדיין נשמרת האפשרות לאותו רופא שמקבל על עצמו את האחריות

עוזר הרופא הוא בעל הידע, ההכשרה והניסיון הנדרשים לשם ביצוע הפעולות הרפואיות בצורה נאותה. הובטח פיקוח הולם של הרופא המומחה על עבודת עוזר

מהפיקוח שלנו,

בסופו של דבר אנחנו רוצים שההרשאות האלה יהיו מנוהלות בצורה מקוונת. איך הפירמידה הולכת? הכוונה באינטרנט ושהכול יהיה נגיש ונפוץ, זאת אומרת אנחנו נוכל לראות את

עלתה שאלה, אולי מהצד הפלילי - - -שובה? בסופו של דבר, כשאנחנו נותנים הרשאה וכשיש על זה עבירה פלילית כתוצאה ממתן ההרשאה, זאת אומרת ככל שעוזר הרופא פועל ללא הרשאה או בשונה

זה בוצע,

נכון, זה יהיה משמעתי. התקנות לא יכולות לרפא את זה, אם יהיו לנו תקנות שיגידו מה

מבחינת סעיף 26 כן יש לנו את הפעולות האסורות בכל מקרה בתוספת הרביעית, כי תישאר לנו עבירה פלילית לגבי מי שעבד ללא הרשאה, אבל לא תהיה לנו החריגה מהפעולות, זה יישאר כעבירה משמעתית. מתוך הארבע עבירות שנכללות בסעיף 26א אנחנו נשארים עם

כן, כן. וכל עוד לא יהיו תקנות כאלה,

נכון, יהיו עוד שלוש שנים, יהיה בעתיד. גם ככה זאת סמכות שלא אמורה להיכנס לתוקף מידית.

נכון

ואז יכול להיות שהיד תהיה יותר קלה לרשום את ההרשאות, גם אם עוזר הרופא הוא לא מספיק טוב. יש סמכות פיקוח.

בסופו של דבר,

זה לא קשור אפילו לסמכויות פיקוח, צריך לתת איזשהו אמון בסיסי באנשים שמנהלים את העסק. אני חושב כמוך. למרות המצוקה של

למעט היתר לפי סעיף קטן 17ו(ג)(3)" - - זה אותו היתר לחרוג משלוש ההרשאות, ויש לנו עוד אישור חריג. על שני ענפי מומחיות ושלוש הרשאות. - -"ובלבד שהתקיימו כל אלה", אנחנו לא נעשה פה רשימה של "התקיימו כל אלה", כי אלה ייקבעו

זאת אומרת שיש לו סמכות לבטל, להגביל ולשנות הרשאה אישית.

תוקפה של הרשאה אישית יהיה לשנתיים ממועד אישורה, ורשאי

אני לא רואה את זה קורה. בגלל זה מנגנוני השוק יסדרו את זה. אגב, זה יהיה חלק מהתקנים, מהמצבת שאתם תקצו? עכשיו אנחנו רוצים קודם כל להסדיר את החוק. השלב הבא זה

"(ד) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד

שם עוזר הרופא שקיבל את ההרשאה האישית, שם הרופא המומחה שנתן את ההרשאה האישית, ענף המומחיות שבו ניתנה ההרשאה האישית,

ביטול הרשאות אישיות או סייגים

רשאי הוא להתלות את תוקפה של ההרשאה האישית לאלתר,

ובלבד שייתן לגורמים האמורים הזדמנות לטעון את טענותיהם בהקדם האפשרי לאחר ההתליה,

יאוחר מ-14 ימים ממועד ההחלטה". זאת אומרת, ההחלטה לא תהיה סופית של בוטל, אלא רק

אבל למפקחים "יהיו נתונות הסמכויות

כי עוזר רופא מבצע בו פעולה רפואית"

הפעולה הרפואית יכולה להיות רק במוסד רפואי.

אז אני אצטרך לברר את זה. בית מגורים זה תמיד הכי רגיש, אז אני כבר אומרת מראש.

בפסקה זו, "מסמך" לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995". למעשה זה בכלל שואל על שאלת הפיקוח,

אגב, גם שם בהוראה הפלילית צריך להוריד את המילה "הדרכה", כשנגיע לזה. הנושא שהרופא המומחה כפוף למרות עוזר הרופא ומועסק

נעה, אני חשבתי שנכון יותר להוסיף בסעיף (א) את הרופא

אתם הוספתם סעיף ב-(ג), אבל אני חושבת שאולי נכון יותר שזה יהיה דווקא פה ושזה יהיה ברור. שכל ההוראות שחלות על הרופא הזמני - - - נכון,

ברור שהאחריות הפלילית היא גם על הרופא במסגרת ה-45 ימים האלה בשנה, כשההרשאה ממש עוברת מיד ליד. סעיף (ג) שהופך עכשיו לסעיף (ב): "נבצר מרופא מומחה שנתן

נעה, אני חושבת שאלה דברים בשוליים. עם כל הכבוד, יש גבול לכל תעלול.

וזה בסדר, אז יש לי גם אחריות פלילית אם פעלתי שלא במסגרת

לכן מי שצריך להודיע זה הרופא המומחה,

בסדר, אבל מה קורה אם הוא לא מודיע? זה מקרה כזה חריג, למה שהוא לא יודיע, אם הוא רוצה לא להיות אחראי? הוא לא רוצה לא להיות אחראי, אלא

איך שהסעיף מופיע זה טוב, לא צריך להוסיף את זה שזה בטל מרגע ההודעה. אפשר לחזור אל הניסוח הראשון וזה סוגר את כל הפינות.

מישהו מטעמו, או המוסד שמטעמו הוא פועל. כן, אבל לא תמיד יש מוסד, לפעמים הוא המרפאה, הוא הרופא, הוא המוסד. בסדר, אז מי מטעמו. אז אנחנו לא מחייבים את העוזר רופא להודיע, אבל אנחנו

עוזר הרופא שמבצע אותן חלה עליו גם אחריות פלילית, וגם רופא מומחה חלה עליו האחריות הפלילית, שהוא ינקוט באמצעים סבירים, כדי שעוזר הרופא לא יבצע את הפעולות שהן

השר רשאי לקבוע הגבלות שיחולו על מתן הרשאה אישית לעוזר רופא בידי רופא מומחה לביצוע פעולות במוסד רפואי פרטי". כאן יש הגבלה, אתם רוצים להסביר את זה? זה

זאת

משאירים לו את האופציה.

אבל נגיד תהיה לו מכסה מאוד מצומצמת והוא ירצה לאשר את זה כשיש מצוקה במערכת הציבורית, יש מצב שישלמו

הסעיף הבא, סעיף עונשין.

הוראות סעיף 54 לא יחולו לעניין פרק זה.

עשה רופא מומחה אחת מאלה, דינו הקנס הקבוע בסעיף

אבל כמובן יכול להיות שהרבה מאוד פעולות, שלא מבצעים אותן לפי מה שנקבע כאן בחוק, יכול להיות שהן ייחשבו כהתנהגות שאינה הולמת או איזו הפרה מההוראות המחייבות וממילא ייחשבו כעבירת

אבל הפטור הזה הוא פטור מלא והם יכולים לבצע לכאורה פעולות בלי פיקוח, או שהם מבצעים את הפעולות בתקופה הזאת עם פיקוח? הדר, זה חלק מההכשרה?

"(7ג) בסעיף 62, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) אישור הרשאה אישית לפי פרק ב'2" הסעיף הזה עוסק בנושא האגרות, אתם רוצים להסביר את התוספת?

לא, זאת הבהרה שנחוצה, ממש לא הופכת פסיקה. זאת הבהרה שנחוצה לנו. "תיקון פקודת 17ב. בפקודת הסמים המסוכנים , התשל"ג-1973 הסמים המסוכנים בסעיף 1 אחרי "בפקודה זו" יבוא: "אח או אחות מומחים" כמשמעותם בפקודת הרוקחים שענף התמחותם מנוי בתוספת השישית לפקודה האמורה," אחרי ההגדרה "סם מסוכן" יבוא: "עוזר רופא" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח- 2008 שהתקיים בו אחד מאלה, לפי העניין: שניתנה לו הרשאה אישית מרופא מומחה לשימוש והחזקה בסם מסוכן, ניתנה לו הרשאה אישית מרופא מומחה בענף מומחיות המנוי בתוספת השישית לפקודת הרוקחים לתת מרשם לסם מסוכן," אחרי ההגדרה "עבירה של עסקת סמים" יבוא: "פקודת הרוקחים" פקודת הרוקחים , התשמ"א-1981,"; (2)בסעיף 11 בפסקה (2), במקום "או רופא וטרינר" יבוא "רופא וטרינר, עוזר רופא לפי פסקה (1) להגדרה עוזר רופא או אח או אחות מומחים" ובמקום "או ברופאים וטרינריים" יבוא "ברופאים וטרינרים, בעוזרי רופא, או באח או אחות מומחים". בפסקה (3), במקום "או מרופא וטרינר" יבוא "מרופא וטרינר, מעוזר רופא לפי פסקה (1) להגדרה עוזר רופא או מאח או אחות מומחים" בסעיף 12, במקום "או רופא וטרינר" יבוא "רופא וטרינר, עוזר רופא או אח או אחות מומחים"; (4)בסעיף 22,

במקום "או רופא שיניים" יבוא "רופא שיניים, עוזר רופא לפי פסקה (1) להגדרה "עוזר רופא", או אח או אחות מומחים". (5)בסעיף 39(4), במקום "ורופאים וטרינריים" יבוא "רופאים וטרינריים, עוזרי רופא לפי פסקה (2) להגדרה "עוזר רופא" ואח או אחות מומחים". אתם רוצים להסביר את כל נושא פקודת הסמים המסוכנים? אנחנו החלטנו להגביל את נושא מתן מרשמים לסמים מסוכנים. הצורך בתיקון של פקודת הסמים זה בגלל תרופות מסוג אופיואידים. אנחנו מגבילים בפקודת הסמים המסוכנים עוזרי

לאור המצב שהוצג בישיבות קודמות בנושא הזה,

לנו אינטרס שהרבה אנשים יוכלו לתת מרשמים ולהחזיק סמים בחצרותיהם וכו',

זה כמובן לא מונע מהם לטפל במרפאות ובמוסדות ולתת טיפול באמצעות סמים מסוכנים. אנחנו מדברים על היכולת להחזיק את זה אצלם בבית או בתיקים, זה כל העניין. "תיקון פקודת 18. בפקודת הרוקחים , התשמ"א-1981, בסעיף 26 הרוקחים(1) בסעיף קטן (א) בפסקה (2), הסיפה החל במילה "וזאת" תימחק, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) אח או אחות מוסמכים שהם בעלי תואר מומחה בסיעוד כאמור בתקנות לפי סעיף 33(ד) לפקודת בריאות העם, 1940 (בסעיף זה אח או אחות מומחים)". אולי צריך להפנות לשם, כשקראנו את פקודת הסמים המסוכנים. "(4) עוזר רופא כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח- 2008, הפועל לפי החוק האמור, שקיבל מרופא מומחה הרשאה אישית לתת מרשם".

כאן סעיף 26(א) מאפשר לרוקח לנפק תכשיר, בהתאם למרשמים של גורמים מסוימים, ועכשיו אנחנו מוסיפים להם שני גורמים:

כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק, שקיבל מרופא מומחה הרשאה אישית לתת מרשם. אתם רוצים להסביר למה כל הנושא של אח או אחות מומחים, ולמה אתם מבקשים בכלל לתת להם את האפשרות לתת מרשם? אחרי זה נבהיר גם שזה מרשם תחילי, בעוד שהאח והאחות המוסמכים הקיימים היום יכולים לתת רק - - - נכון, זה ההסבר באמת. היום לפי פקודת הרוקחים, אפשר לתת מרשם המשכי לאחות מוסמכת. יש היום תקנות, שמסדירות את הדרך שבה מקבלים רישוי, אחרי תכנית הדרכה ובחינה לאחיות מומחיות, והסמכויות שלהן חלק מהן זה לתת גם מרשם תחילי למטופלים מסוימים, וכדי שהרוקחים כמובן יכבדו את המרשם הזה, צריך לתקן את פקודת הרוקחים, שבין היתר מטילה אחריות פלילית על רוקח שנותן לא למי שמנוי בו, ולכן אנחנו מבקשים להוסיף כאן את הסעיפים האלו. מה ההכשרה של האחיות המומחיות האלה לתת את אותו מרשם תחילי? האחיות מוכשרות לזה בהדרכה של המומחיות, וכמו שאמרתי גם נבחנות, והן נותנות מרשמים לפי מצבים רפואיים שממש מוגדרים להן בחוזרים, כל אחת כמובן לפי תחום המומחיות שלה. יש כמה ענפי מומחיות של אחיות, שקבועים בתקנות, וכל אחת בגבולות הגזרה שלה. ולהן יש הוראות משמעתיות, איזה הוראות משמעתיות? אם ניתנת תרופה שלא בתחום האחריות שלה, מה המשמעות של הדבר הזה? משמעתית או פלילית?

אנחנו נקריא את זה בהמשך, זה אחד התיקונים שגם עשינו בהמשך. אני לא מתייחסת למשמעתי, אני מדברת על הפלילי. כן צריך להגיד שהרוקח מבחינת שני הסעיפים שהקראנו כרגע, גם אם הוא נותן בניגוד למה שקבוע פה בסעיפים, גם על זה יש אחריות פלילית. כן צריך לשים לב, שאנחנו כן מצפים ממנו למודעות עד רמה מסוימת.

אנחנו לא נצפה ממנו לדעת דברים שהוא לא יכול לדעת, ולכן אנחנו כן הורדנו חלק מההתייחסות מבחינת התנאים לאחים ולאחיות, למשל מבחינת עוזר הרופא, הוא כן אמור לדעת על ההרשאה האישית שניתנת לאותו עוזר רופא, כי למיטב הבנתנו זה משהו שיופיע לו במחשב, ולכן הוא לא יוכל לנפק את התכשיר בלי שהוא יודע ומודע לו. ובגלל המודעות המוגבלת, גם הורדת את המילה "וזאת" בפסקה (2) לגבי האח והאחות המוסמכים? כן, האחות המוסמכת. אבל איך באמת ייראה המרשם? איך הרוקח יודע שהמרשם ניתן על ידי אח או אחות מומחים? מספר רישיון או מספר הרשאה, וכמובן השם המלא. ואת זה הם יכולים לבדוק במרשם העוסקים שלכם היום?

לאחות מומחית יש שני מספרי רישוי: אחד של מוסמכת, כי היא חייבת להיות מוסמכת כדי להיות מומחית, ושל מומחית. ולעוזר רופא מספר תעודה ומספר הרשאה.

"(2) בסעיף קטן (א2) בפסקה (1),

במקום "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיף קטן (א)(2)"; בפסקה (2),

במקום "לפי סעיף קטן (א)" יבוא "לפי סעיף קטן (א)(2)". (3)אחרי סעיף קטן (א2) יבוא: "(א3) אח או אחות מומחים רשאים לתת מרשם, אם מתקיימים כל אלה: המרשם ניתן לאחר עיון בתיקו הרפואי של המטופל". את הוספת "במידע הרלוונטי"? אנחנו הוספנו את ה"מידע הרלוונטי". זה קיים היום לגבי האח והאחות המוסמכים. אנחנו מציעים להוסיף את ההגבלה הזאת גם פה. "(2) המרשם ניתן בתוך שנה מהמועד שבו נבדק המטופל בידי רופא מטפל"

המומחיות של האח או האחות המומחים, (3)המרשם ניתן למטופל הנזקק לטיפול רפואי אשר מצבו נכלל בענף המומחיות של האח או האחות המומחים" זה קצת לא היה ברור, האם המצב הוא בענף המומחיות, האם הטיפול הוא בענף המומחיות, מה כוללת המומחיות של האח או האחות? מצב המטופל, זאת אומרת: אם יש אח מומחה לכאב, הוא מטפל במרפאת כאב ומטופלים שנמצאים שם בהם הם מטפל, אז מצבו נכלל בענף המומחיות, הכוונה היא למצב המטופל. אין פה אי בהירות האם זה בתחום או לא בתחום?

אולי לא טוב להשתמש במילה "מומחיות"? יש לאח ולאחות מומחיות, אין בעיה עם זה.

זה של המומחים. הטיפול בו נכלל. "(4) לעניין מרשם לסם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים , התשל"ג-1973 או תכשיר שהשר יקבע בצו לעניין זה תואר המומחה שאושר לאח או לאחות המומחים הוא בענף מומחיות המנוי בתוספת השישית".

"(א4) השר רשאי לקבוע הגבלות או תנאים לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות מומחים לפי סעיף קטן (א3)." עם מנכ"ל משרד הבריאות.

הוא יכול להגיד, שצריכים להתקיים כל מיני תנאים נוספים. "(א5) עוזר רופא רשאי לתת מרשם אם קיבל מרופא מומחה הרשאה אישית לכך, ורשאי הוא לתת מרשם לסם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג 1973 או לתכשיר אחר שהשר יקבע בצו לעניין זה, אם ההרשאה האישית כאמור ניתנה מרופא מומחה שענף מומחיותו מנוי בתוספת השישית". כאן אין מומחיות לעוזר רופא, אלא רק מומחיות לרופא שנתן לו את ההרשאה. הכוונה היא מה שמקודם ד"ר אלעד הסביר אנחנו מצמצמים את האפשרות לתת פיואידים, שנחשבים לסמים מסוכנים, ומי שיוכל זה רק מי שמנוי בתוספת: או אחיות מומחיות בכאב או אחיות מומחיות בטיפול תומך, ואם זה עוזר רופא, זה אלה שעובדים תחת מומחה בכאב וברפואה פליאטיבית. "(4) בסעיף 60(ב), אחרי פסקה (9) יבוא: "(9א) אח או אחות מומחים שנתנו מרשם בלא שהתקיימו התנאים כאמור בסעיף 26(א3); (9ב) עוזר רופא שנתן מרשם בלא שהתקיימו התנאים כאמור בסעיף 26(א5)" אלה ההוראות הפליליות. אלה ההוראות הפליליות, שמתייחסות

או לעוזר רופא, שנתנו מרשם בלי לעמוד בתנאים. "(5) בסעיף 61, אחרי פסקה (4) יבוא: "(5) לשנות בצו את התוספת השישית." את אותה תוספת של התחומים, סמכות לשר לעדכן אותה. "(6) אחרי התוספת החמישית יבוא: "תוספת שישית )סעיף 26(א3)(4)) ענפי מומחיות לעניין מתן מרשם לסם מסוכן או לתכשיר שקבע השר בידי אח או אחות מומחים או בידי עוזר רופא" זה צריך להיות שם (5). יש עוד תחומים שמשתמשים, באופיאטים לדוגמה, עוזרי רופא שעובדים באורתופדיה או במלר"ד. אין בעיה לתת את התרופה, לא באורתופדיה, לא במלר"ד, לא במרפאה, לא במחלקה בבית חולים, אין בעיה, הבעיה היחידה היא להסתובב עם התרופות האלה מחוץ לבית החולים ולתת מרשם. יש הבדל בין לתת את הטיפול לבין לתת מרשם. מכתב שחרור ממלר"ד, שמישהו מקבל מרשם למורפיום. הרופא חתום על המרשם, כי זאת ההגבלה שקבענו. כי אנחנו מנסים לצמצם שימוש במורפיום. זה לא מצמצם, כי אם המומחה יחתום על זה או אני אחתום על זה, זה לא מצמצם שום דבר.

יש עוד רופאים - - - הוא שואל מהצד שלו ואומר: אם אתה סומך עלי באופן כללי, למה פה אתה חושב שאני לא אפעל נכון?

זה לא אישי, זה בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים ושאתה מודע לו היטב. מגיפה עולמית. זה עוד חסם למנוע ועוד בקרה, אני מסכים. הלאה: "ענפי מומחיות לעניין מתן מרשם לסם מסוכן": "שיכוך כאב"; "טיפול תומך (רפואה פליאטיבית)".

פליאטיבית)." תיקון חוק העונשין 18א רגע, אתם רוצים להכניס או לא רוצים? לא, אנחנו נוריד. אדוני, אני רק אגיד שבחקיקה בכלל יש הרבה הוראות שמתייחסות לרופא, לאחות, לכל מיני מקצועות, ואנחנו כאן מכניסים מקצוע חדש. אני מניחה שעם השנים יצטרכו גם לבדוק את ההוראות האלה ולראות איזה הוראות צריך להחיל גם על עוזר רופא ולא להסתפק ברופא. כרגע הבדיקה הזאת לא נעשתה עדיין בצורה שיטתית, לפי מה שאני מבינה. אני חושבת שראוי היה לבדוק ולראות, מתי מדובר באמת ברופא רופא, ומתי מדובר בעוזר הרופא. "תיקון חוק זכויות 19. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, בסעיף 1 החולה בהגדרה "מטפל", אחרי "רופא שיניים" יבוא "עוזר רופא"; בהגדרה "מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", "פודיאטר מנתח",

אחרי "כירופרקט" יבוא "עוזר רופא"" ואנחנו נגיע לדימותן הרפואי אחר כך, כשנדון בדימותנים. תחילה 20. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (בחוק זה יום התחילה) ואולם תחילתו של סעיף 17ז(ד) לפקודת הרופאים כנוסחו בחוק זה שנה מיום התחילה". במה עסק הסעיף הזה? ביידוע, זאת מערכת העוסקים, אנחנו רוצים עוד קצת זמן להתארגנות.

מערכת העוסקים זו אותה מערכת שבה רואים את כל ההרשאות: עוזר רופא, מי הרופא המומחה שהרשה אותו ובאיזה תחום הוא מורשה, והם אומרים שהמערכת הזאת תתחיל לפעול רק שנה אחרי יום התחילה, זאת אומרת בעוד שנתיים. אודי, האם אי אפשר להקדים את זה? כי בכל זאת זאת מערכת חשובה גם לבדוק את כל האילוצים, יש שלוש הרשאות פה,

מי קיבל, מה קיבל, וגם לצורך הצפה לציבור.

השאלה היא אם אי אפשר להקדים את זה, למה צריך לדחות את התחילה של ההוראה הזאת בעוד שנה? דיברתי אתמול עם היחידה שאחראית על הנושא הזה במשרד, זה יכול לקחת בערך שנה, אבל אנחנו גם אמרנו קודם, שככל שזה יהיה משהו שיוכל לפעול מוקדם יותר, נפעיל את זה מוקדם יותר,

אנחנו פשוט לא רוצים להתחייב ולהיתקע. נכווינו בעבר, כשלא עמדנו בהתחייבויות שלנו. אנחנו רוצים לוודא שנעמוד בזה. כירופרקטיקה, כולה 12 שנה, קטן עלינו... יש פה המון היבטים של מסמכים ואבטחות מידע ודברים שצריכים להגיש און-ליין, זאת חתימה גם על דברים קשורים למידע מוצלב. אוקי, בסדר גמור. "(2) תחילתם של סעיפים 18(ב) ו-58א(ה) לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות כנוסחו בחוק זה מיום פרסומו של חוק זה". רצינו לדבר על שני דברים. זאת תחולה מיום הפרסום לכל מה שקשור לוועדה המייעצת. הנקודות שרצית לברר בהתחלה דיברנו על נושא האחריות, ועכשיו לנושא של הלימודים, איפה זה נמצא?

נחזור רגע לנושא הלימודים. נמצאת פה בזום גם נציגת המל"ג. אתי נעים אמורה להיות בזום. לדעתי היא כבר ירדה,

עוה"ד עמרי גולן מהלשכה המשפטית של המל"ג. אתי, את נמצאת? כן, אני נמצאת, אבל אתה יכול גם לדבר. אנחנו פה שלוש שעות, שעתיים לחכות זה בסדר...

מבחינת הדוח אנחנו נמצאים כרגע בסבב חתימות, ורק לאחר מכן זה יגיע לדיון במל"ג. מה פרסמתם עכשיו? לא פרסמנו שום דבר. אנחנו כרגע בשלבים ממש אחרונים של גיבוש הדוח. הוסכם סוף סוף הנוסח הסופי של הדוח אתמול בערב, ואנחנו היום בסבב חתימות. אני מקווה שכבר יהיה דוח חתום מחר, מחרתיים, ואנחנו נביא את זה לדיון במל"ג בהקדם. השאלה אם אפשר לראות את הדוח החתום. מה זה לוח זמנים? אני מניחה שבישיבה הבאה, או זו שעוקבת אחריה, זה יגיע לדיון במל"ג.

אני רוצה לדעת מה זה לוח זמנים

כולם כאן בסדר, זה לא ללחוץ על מישהו, אלא לראות איך אל מול המציאות אנחנו לא נותנים לזה לעכב אותנו. אני למדתי שיש את הדוח של הוועדה, זו ועדה שהמל"ג ממנה, וכמו שאמרנו, הם עשו מאמץ אדיר. הם הבינו את החשיבות וסגרו את האירוע, ועכשיו זה בסבב חתימות, שלדעתי הלילה ייסגר. אבל המל"ג עצמו הוא לא חותמת גומי, המל"ג עצמו צריך לאשר, זו ועדה שהמל"ג ממנה. מה שאני מבין מהמל"ג, שזה עניין שלוקח זמן, ולהערכתי הזמן הזה לא מתכתב עם תום המושב. המטרה היא לא ללחוץ עליכם, אני אומר שזו המציאות, אנחנו לא נשנה איך שהדברים עובדים. השאלה איך מתכנסים. למל"ג יש את סדר היום שלה. אבל למה אנחנו צריכים את זה לחוק? אז אני אסביר למה לדעתי זה כן דבר מאוד מאוד חשוב. בתחילת הדברים כשהצגתם את החוק, המשנה למנכ"ל הסביר שהיו ועדות קודמות, אבל עכשיו הוועדה שיושבת מטעם המל"ג היא הוועדה שבחנה את זה לעומק ובחנה את המשמעויות של ההוראות, זאת אומרת היא לא הסתפקה רק בנושא ההכשרה הנדרשת,

תנו לנו כיוון, שנדע מה אנחנו עושים.

אתם תדונו ואנחנו סומכים - - - כל מה שקשור בדוח, יגיע לדיון במל"ג, כלומר חבל עכשיו לחשוף פה דברים שכתובים בדוח, שאחר כך המל"ג יכולה לקבל,

לא לאמץ, ולכן זה מה שנקרא "מדיניות בשלבי עיצוב". הוועדה מאשרת, מקצוע מאוד רציני. ברגע שאתה לוקח חוק, יש לך את הצד הלימודי, את הצד של האחריות,

לגבי הצד הלימודי, יש לי במסגרת, אין לי אותו באמת. זה לא יהיה נכון לדבר כרגע לפני שהמל"ג דן - - - אז עכשיו אנחנו צריכים לחדד מה הרלוונטיות של המל"ג לחוק. אני שואל את הוועדה, ואנחנו צריכים לזקק איפה הרלוונטיות שלה לחוק, ואז להחליט מה עושים עם הדבר הזה. גם נכון. אדוני, היו ועדות מקצועיות שישבו והמליצו על מודל אחר של עוזר רופא, הן אמרו: ניקח את המקצועות הקיימים ונשפר אותם, ולא נבנה מחדש מקצוע, ואנחנו ניתן להם סמכויות לעשות פעולות - - - אנחנו הלכנו על דוח ועדת עוזר רופא, הרי יש דוח ועדת רופא שהוקם ב-2013, כשהקימו את הפיילוט. שם נתנו גם מסגרות לימודיות עם הוראות לכיוון המל"ג, אני מאמין שזה יתבסס לפחות על סמך הדוח הזה. הוועדות הקודמות שהיו, היו ועדות של משרד הבריאות. הפעם זו פעם ראשונה שוועדה מל"גית עובדת על תכני התכנית האקדמית לתואר שני, כמו שמדובר בהצעת החוק. כרגע מובן שזה יהיה תואר שני, ומובן שההכשרה המעשית נמצאת בתוך תכנית הלימודים, כי תכני הלימודים לא רלוונטיים לסעיפים שמדובר בהצעת החוק.

מה שאנחנו צריכים מהדוח זה לדעת שההכשרה המעשית היא חלק ממנה ושזה תואר שני. הרי בבניית תכנית ההכשרה אתם התייחסתם לאיזשהו מודל, למשל שעוזר הרפואה לא יכול לעשות פעולות

שיהיה לי איזה נייר עמדה,

על סמך רופאים - - - אני חושב שהבנתי, ואני חושב שזו סוגיה פתירה, ואני אסביר למה. עכשיו הבנתי, אולי אני אשם בכל הדבר הזה, כי בישיבה הראשונה אמרתי ואני כמובן עומד מאחורי דבריי שעד עכשיו זה היה משרד הבריאות, לקחנו כאן חבורה של פרופסורים מאוד מאוד מכובדים, אמרנו להם: שבו, ועצם הוועדה הזאת קיבלה מעמד, אולי לא של ועדה רגילה של המל"ג; אלה אנשים מבחוץ שלא ממשרד הבריאות, שמסתכלים על המקצוע הזה ונותנים לו איזושהי גושפנקה. ממה שאני מבין, מתוכן ההמלצות שלהם, אותם רופאים אני אפילו אגיד לא בשבתם כממליצים על תכנים אקדמיים, אלא בשבתם כמי שהסתכלו מהצד ובחנו את המקצוע למיטב הבנתי, נתנו את הגושפנקה ואימצו את המודל הצפון אמריקני.

בבואו לאשר את התכנית, הוא לא בענייני גושפנקה, הוא בענייני ה-bits and bytes של אישור התכנית האקדמית. לכן אין למל"ג בהקשר הזה אני גם לא חושב שאתם חולקים עלי מעמד של מי שנותן גושפנקה לתפיסה של המקצוע. המל"ג הוא מי שנותן גושפנקה לאלמנטים האקדמיים, לסילבוס וכיוצא בזה, וזאת ההפרדה וזאת לא הציפייה מהמל"ג. כשהזכרת את זה, נפל לי האסימון. אני כבר מציף את הבעיה היינו אומרים: טוב, תשחררו את הדוח לכולי עלמא; מצד שני, אני הולך צעד קדימה, אני מבין את המל"ג, המל"ג לא יכול להגיד: חבר'ה, אנחנו מינינו ועדה, אנחנו עוד לא רואים את התוצאות של הוועדה שמינינו והדבר הזה כבר פתוח לעיני כל. אני מנסה להיות פרקטי, לחשוב על פתרונות, האם איזושהי אמירה לא לגבי הסילבוס האקדמי שאני מסכים שזה המל"ג ואין בלתו אבל לגבי חברי ועדה שמאמצים את הקונספט הצפון אמריקני, את המודל המרחיב של עוזרי רופא כמו שנהוג בצפון אמריקה, אני מרגיש שזה יותר מה שעוה"ד בן שבת כיוונה אליו. לגבי התכנים האקדמיים, אני מבין שכתוב 1,500 שעות וכל הדברים האלה, זה בסדר,

זה לא מה שמחכים לו. השאלה איך מגשרים על הפער הזה. בכל מקרה הוועדה של המל"ג היא לא זו שאמורה לענות על זה, היא אמורה לדבר על הסילבוס. אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי. ועדיין אנחנו לא נתחייב על זה שמאמצים את המודל הצפון אמריקני, משום שמל"ג היא זו שתצטרך להחליט על הדבר הזה. ככל שהוועדה האקדמית המליצה על הדבר הזה, זה עדיין לא סוף פסוק, אף על פי שזה מה שמסתמן. ספי, נייר שלכם שהמנדט של הוועדה הזו היה על בסיס א',

ג' ו-ד' וזאת המסגרת ואלו הדברים שהמל"ג עומד לדון בהם, ורק כשהתכנית כך וכך תאושר במל"ג, זה מה שאנחנו נאשר, זו תכנית הלימודים שעליה אנחנו רוצים להתבסס זו גם כן אופציה.

אבל צריך להבין שזו המלצה ראשונית למל"ג. לא מנדט, אבל הם הקימו - - - לא, הם לא הקימו - - - אם תיתן הסבר ותגיד שזה תלוי תואר שני, תן לי איזה נייר עמדה בלי להיכנס לרזולוציות. לי זה מאוד נוח, אבל אני לא יכול לדבר בשם המל"ג. אבל אנחנו יודעים שאנחנו ביקשנו תואר שני. כל אחד מדבר מהצד המקצועי שלו משרד הבריאות, ואנחנו לעניין האקדמי. היא למשל דיברה עכשיו על המודל הצפון אמריקני, אלה גם נקודות. היא לא אמרה

אנחנו לא נוכל להתחייב על משהו שמל"ג לא קבעה אותו באופן סופי. מל"ג גם יכולה להגיד: אני לא מאמצת את זה, ואני לא מוכנה לקבל את המודל הצפון אמריקני, לכן אנחנו לא נוכל להתחייב כרגע. הוועדה סיימה את עבודתה, שתעבור לדיון במל"ג. על בסיס הנתונים שעבדנו עליהם א',

ד' ככל שיבואו לדיון במל"ג, זה מה שאושר, לפחות נדע על מה אנחנו הולכים. אם הם לא רוצים לסנדל את עצמם או לפתוח משהו אחר, אבל תן לי איזה בסיס. אני חושב, תעמוד במקומי ותגיד לי אם זה בסדר. את תפיסת העולם שלנו, אין לי שום בעיה לכתוב.

לצערי, לא יכול לדבר בשם המל"ג וגם לא בשם חברי הוועדה שמגישים את הדוח למל"ג. עם כל הכבוד, אם הם עכשיו היו מחליטים שהם נותנים לך עוזר רופא עם 800 שעות לימוד ותואר ראשון או משהו לא אקדמי, אתה לא היית מקבל את זה.

יפה, זאת אומרת שיש לך בסוף מנדט מסוים לקבל בסיס. תן לי את המסגרת שנתת, תן לי את הדברים הבסיסיים שעליהם מסתמכים על המודל שראיתם באמריקה והכלים שהמל"ג כרגע הולך להביא לדיון, וזה הבסיס. את הסילבוס הסופי בוודאי שהם מביאים והם יחליטו, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל תן לי משהו. כרגע כתוב: לימודים על סמך מה שהמל"ג יאשר אוקי, מה המל"ג הולך לעשות?

אם זה מקובל עליכם, זה מצוין.

מל"ג תצטרך לדון במודל, בתכנית.

צריך לזכור שגם ההכשרה המעשית היא בסוף התואר, ולכן היא חלק מהסמכות של מל"ג לקבוע אותה, אף על פי שאני

מה שהיושב-ראש מציע הוא ממש לא להתערב לכם, נכון? תקן אותי אם אני טועה: להגיד איך אנחנו משרד הבריאות רואה את הדברים, ושהדבר הזה כעת נידון במל"ג. בכל מקרה זה התנאי, כי כל

יש משהו נוסף, איפה הסעיף של הלימודים?

בתוספת הראשונה. יש לנו עוד כמה דברים קטנים שאנחנו צריכים לחזור אליהם.

אני לא יודעת איזה עמוד זה, אבל זו היתה התוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק. הערה חשובה, אם לא תהיה התאמה בין התוספת הראשונה לדוח של המל"ג

אנחנו מתעסקים בעניין הפרופסיונלי, כלומר משרד הבריאות הוא זה שמתעסק בעניין הפרופסיונלי, אבל מבחינתי אם יש פה דרישה לתואר ואתם מתייחסים לתואר במסגרת החוק, התואר צריך להיות כפי שהמל"ג מחליטה

אבל יכול להיות שהמל"ג תרצה לשנות, נניח תיאורטית, לא שאני חושב שזה יקרה, אבל אם המל"ג תרצה לשנות?

אבל הם אמרו שזה יהיה תואר שני, הם אמרו שההכשרה המעשית היא חלק מהלימודים זה מה שאנחנו צריכים לחוק, ומבחינת השם, בסדר. אם רושמים במסלול ייעודי לעוזר רופא ומחר קוראים לו עמית רפואה, עדיין זה לא משנה,

המסלול הייעודי לעוזר רופא. השם הוא סוף הדבר, אבל אני חושבת שאנחנו לא יכולים לשנות להם את התואר, כי זה עניין שבסמכותם. נעה, הדרישה שלך היתה מאוד נכונה. כשאמרנו שיש כאן ועדה שקצת מסתכלת מבחוץ, אני חושב שפרופ' הרשקו אמר לפרוטוקול מפיו איך הם תופסים את הדבר הזה. הוא אמר והסביר את המודל הצפון אמריקני. אני חושב שהדבר הזה נאמר בצורה מאוד ברורה, ואני חושב שהוא מספק לגבי הגושפנקה התפיסתית של אנשים מאוד מכובדים מחוץ למשרד הבריאות, איך הם ראו את שינוי התפיסה הזה. אני מסתכל על המציאות, זה לא יקרה מחר שהמל"ג יאשר את הדבר הזה, ואל לנו גם להתערב במה שהמל"ג מאשר. לכן מה שמשרד המשפטים אמר ושוב, אנחנו לא מדברים באוויר, אנחנו יודעים פחות או יותר איפה הדברים אוחזים, אז יהיה קורס לכאן, קורס לשם, המסגרת פחות או יותר נקבעה, יכול להיות שהמל"ג ישנה אותה, אבל אף אחד לא יכפור בעיקר. אבל היושב-ראש מדבר על זה שכרגע לא קובעים כלום בתוספת השנייה, ואחרי זה מקבלים צו שיתאים את עצמו. אבל אם יש לך צו, אתה יכול לקבוע עכשיו בתוספת ואחר כך לתקן את זה באותה מידה,

ולקבוע עכשיו משהו שיודעים, ואם יש שינוי כתוצאה מההמלצות של המל"ג, יובא תיקון לתוספת השנייה זו גם אפשרות,

אז איך אתם רוצים לקרוא לזה עכשיו? שי מציע שבחלק הראשון של התוספת, שעוסקת בתואר, לא יכתבו איזה תואר, ישאירו אותה ריקה לחלוטין. אפשר לכתוב עוזר רופא, ואז אם יהיה צורך לשנות. לא חשוב השם. אם אומרים שזה מסלול ייעודי להכשרה של עוזר רופא, לא משנה אם מחר יקראו לזה בשם אחר, כי לזה תהיה הכוונה. המסלול הייעודי הזה שהם יאשרו, לא משנה איזה שם הם יכנו אותו, זה מה שאנחנו מתכוונים לו פה, ואז זה פחות רלוונטי איך קוראים לו. אוקי, אני אתייעץ לגבי זה, שמעתי ואנחנו נחליט. יש לנו עוד כמה נקודות פתוחות רציתם לדבר על סעיף 26א? לפני, בחלק של הלימודים האקדמיים - - - את רוצה להתחיל בזה? כי יש לי כמה הערות קודם בסעיף 26א. קרן, רוצה להציג את התיקונים? לגבי סעיף 26א לחוק הסדרת עיסוק, בהמשך למה שאמרתי מקודם, בגלל שאנחנו לא יכולים לאפשר עבירה פלילית על עוזר רופא במצב שבו הגורם המאשר הסופי של ההרשאה הוא מנהל המוסד הרפואי, המשמעות היא שאנחנו צריכים לצמצם את העבירה הפלילית. לכן אנחנו נבקש לתקן את הסעיף, כך שהעבירה הפלילית ביחס לעוזר הרופא תהיה רק במצב שהוא פועל ללא הרשאה. אבל השאלה אם אי אפשר לעשות פה הבחנה בין מצב שההרשאה אושרה לבין מצב שההרשאה לא אושרה, או להגיד אם הוא פועל ללא הרשאה, או שהוא חורג מהרשאה שהיא אושרה על ידי המנהל. אבל אז ניצור דין שונה בין עוזר רופא, שההרשאה שלו היא על ידי מוסד רפואי, לעומת מישהו שהוא מנהל? זה נראה לי קצת בעייתי מבחינת עיקרון השוויון, נראה לי שזה לא פשוט. המשמעות היא שהעבירה הפלילית תהיה רק ביחס למי שביצע פעולה רפואית בלי הרשאה, ואז אנחנו צריכים לצמצם את הנוסח מבחינת מה שכתוב פה כרגע. אני אקריא נוסח אפשרי: "עוזר רופא רשאי לבצע פעולה רפואית, אם רופא מומחה נתן לו הרשאה אישית שהמנהל או מי שהוסמך מטעמו אישר לפי סעיף 17ז לפקודת הרופאים; אנחנו מורידים "לבצע את אותה פעולה" "פעולה רפואית כאמור תתבצע בפיקוח הרופא המומחה", עם זה אין בעיה, "ובהתאם להרשאה האישית" ואיפה הוא "רשאי לפעול" אנחנו נצטרך להוריד. אין לנו בעיה שהסעיפים האלה יהיו במקומות אחרים, זאת אומרת מה שיורד עכשיו מהמיקום הזה בגלל שהוא מופלל להעביר אותו למקום אחר, כי כן חשובה לנו האמירה שהוא צריך לפעול לפי ההרשאה וכן חשובה לנו האמירה שמותר לו לפעול, גם בבית החולים ניתנה לו ההרשאה לכך.

אני חושבת שאולי כדאי שאנחנו נביא לדיון הבא את הנוסח שמבהיר את הדבר הזה, שההוראות האלה נשארות, אבל הן לא בהוראה המופללת. למען הסדר הטוב, ההפללה היא באמצעות סעיף 3 לפקודת הרופאים. אנחנו כרגע בהסדרת עיסוק, אבל סעיף 3 שהוא סעיף מופלל בפקודת הרופאים מפנה לסעיף 26 לחוק הסדרת עיסוק, ולכן הסעיף הזה הוא גם סעיף מופלל, זה לא תמיד ברור בקריאת הסעיף. את אומרת לנו שזה לא ישנה. משרד הבריאות, אני שוב שואלת, האם זה שווה את הנזק?

אנחנו נפנה את זה,

יש שם הרבה סעיפי המשך, פשוט נשים את זה ב-26ב. זה לא כזה סיפור, זה רק להזיז מיקום. אבל במהות אלה תנאים לביצוע ההרשאה. נכון, והדבר היחיד שלא יהיה שם זה באמת בכפוף לתנאים בהרשאה. בגלל זה אנחנו אומרים שתהיה את האמירה הנורמטיבית, רק היא לא תהיה תחת סעיף מופלל. אבל אתם מבינים מה המשמעות? שאדם פועל לא בהתאם לתנאים בהרשאה - - נכון,

הוא עדיין עובר עבירת משמעת. - - הוא עובר עבירת משמעת, אבל לא עובר עבירה פלילית. נכון, נכון, זה בסדר, גם ככה הכוונה היתה למקרים מאוד מאוד חריגים, כי אני מזכירה שהיתה פה כפילות, ודיברנו על זה בינינו אמרנו שאם יש מקרה קיצוני, כמו שאמרנו, אנחנו סומכים פה על אנשים, והסבירות שאנשים ירצו גם להסתכן בעבירת משמעת ולאבד את התעודה שלהם היא לא גבוהה. על הכול אנחנו סומכים? אנחנו סומכים על המערכת, אנחנו סומכים על האנשים, אבל החוק - - - לא, לא סומכים, לא כל דבר חייב להיות פלילי. הכוונה היתה כן לדברים קיצוניים מאוד, ואנחנו אומרים שמלכתחילה אנחנו רוצים לתפוס אפילו את המקרים הקלים יותר בעבירות משמעת שמסכנים את התעודה. זה באמת מתאים יותר לעבירות משמעת. אני לא מבינה למה זה מתאים יותר. אם נתנו הרשאה ובכוונה קבעו הגבלה מסוימת להרשעה והאדם מפר אותה,

כי לא התכוונו להעמיד לדין על כל חריגה מהרשאה. אני מניחה שהרוב זה יותר מקרים קלים, שיצדיקו העמדה לדין משמעתי ולא העמדה לדין פלילי. אז אנחנו נציג את התיקון הזה בדיון הבא. בסעיף 27 לחוק העיקרי יש לנו עבירות משמעת. אם כבר, עוד שני דברים ממש קטנים.

26א(ד)

צריך שלוש הרשאות אישיות והפניה באישור החריג ל-17ג(3), שינינו את הסעיף. "אישיות", במקום "אישית". התיקון של סעיף 27 בסעיף 11 אומר ש"עוזר רופא שעשה אחד מאלה אלה העבירות המשמעתיות ביצע פעולה רפואית שלא ניתנה לו הרשאה אישית לבצעה או פעולה רפואית המנויה בתוספת הרביעית, פעל בחריגה מהרשאה אישית שניתנה לו, או ביצע פעולה רפואית בניגוד לתנאים הרפואיים שנקבעו לביצועה, והכול אלא אם כן נתן טיפול רפואי דחוף במצב חירום רפואי כאמור בסעיף 26א(ג). "(10) עוזר רופא שהפר הוראה מהוראות חוק זה, המטילה עליו איסור או חובה (11)עוזר רופא שהפר הוראה מהוראות החיקוקים החלים עליו". עכשיו נעבור לסעיף 58א יש לנו כאן הוראה בסעיף (ד). אנחנו מבקשים למחוק. מה, הכשרה מעשית של 1,500 שעות? לא זאת, זה ב-(ד). אז אולי באמת נדבר קודם על (ד), הנושא של תעודת סיום לימודים. אתם מבקשים למחוק את ההוראה הזאת של תעודת סיום לימודים? כן, וללכת עם מה שאת הצעת.

סיום לימודים הסעיף הזה (ד) כולו יימחק. אחרי זה יש עוד סעיף (ד), זאת טעות: "עד לקביעת תקנות לפי סעיף 14 לחוק העיקרי לעניין מקצוע הבריאות עוזר רופא, יקראו את פרט 10(2) לתוספת הראשונה כך שבמקום האמור בו יבוא "הכשרה מעשית במשך 1,500 שעות" - - - - כפי שקבע המנהל במשך 1,500 שעות. במה מדובר? על המעבר? מדובר בהוראת מעבר עד להתקנת תקנות. אנחנו מתקינים תקנות להכשרה מעשית, כשבתקנות האלה נותנים פטור למי שבחלק מהלימודים שלו היתה את ההכשרה המעשית, זה מה שאמרנו. אז כאן אנחנו אומרים שאם יבואו עכשיו עולים מחוץ לארץ ואנחנו נראה שבמסגרת הלימודים שלהם יש להם 1,500 שעות, הם יענו על התנאי הזה בלי לחכות להתקנת - - - מה עם עוזרי הרופא שביקשתי להתנהל מולם? דיברנו איתם, ועמדתנו המקצועית לא השתנתה. אנחנו מצפים שהם ישלימו תואר שני. אני מניח שכמובן יהיו התאמות ויוכלו לקבל פטורים מכל מיני דברים בזכות הלימודים שהם עשו. אנחנו מצפים שהם יעמדו במבחן ממשלתי על אותם דברים שהם לומדים בתואר השני. אבל רופאים שמגיעים מחוץ לארץ שאין להם את ההגדרה של תואר שני ועשו אתה פוטר? אני מכיר בתואר הראשון שלהם כשווה ערך לתואר השני בזכות תכולת התואר, כי הם למדו את הכול, פשוט הם לומדים את זה בתואר ראשון. הם גם למדו הכול, רק פרקטית - - - הם לא למדו הכול, הם למדו רפואה דחופה. לא אדוני, זה לא כל כך נכון. יש מדינות שבהן יש תואר ראשון שכולל שעות קליניות והכול והוא אקוויוולנטי לתואר שני וזה נכון, אבל יש עוזרי רופאים שעולים מארצות הברית מהדור הראשון, שלא עשו תואר שני והתואר הראשון שלהם איננו אקוויוולנטי ובכל זאת מכירים בהם. הם למדו את הכול? אתה באמת למדת רק רפואה דחופה?

כרגע הורדנו את אותו סעיף (ד). רק נתתי את זה כדוגמה.

כמו שהיושב-ראש ביקש, באמת אכן שוחחנו היום לפני הישיבה. באמת משרד הבריאות לא יורד מעמדתנו, ואנחנו רצינו לטעון את טענותינו כדי שהוועדה תחליט, כי אני רואה שמשרד הבריאות לא מוכן לשנות מעמדתו כהוא זה, וזה בסדר, זו עמדתו המקצועית. אני חושב שלשם כך הוועדה קיימת. יש לנו טענות שלדעתנו הן חשובות, אפילו חלקן לדעתנו וגם התייעצנו עם משפטנים, אני אשמח לשמוע מה אומרת על זה עוה"ד בן שבת נוגד גם חוק יסוד ולא יעבור בג"ץ, ואנחנו רוצים להעלות פה את טענותינו ושהוועדה תחליט. אני רק אציג בפני אדוני, אם זה מותר אני לא יודע מה מקובל בוועדות. מנהל רפואה ואגף הרווחה - - - זאת תעודת הגמר שלי, אבל גם של כל מי שסיים את ההכשרה במשרד הבריאות. לא מצוין שם בשום מקום שלמדנו לימודים שהם למלר"ד. זה תואר אקדמי? לא, אני מדבר על ההכשרה. זאת תעודה של משרד הבריאות כעוזר רופא. אני גם לא מדבר על התואר האקדמי. אבל גם היום אנחנו הורדנו את האפשרות לתעודת סיום, וכשאנחנו נותנים שווה ערך, זה מתייחס לתואר אקדמי. אני לא מדבר על שווה ערך, כל מה שאני מבקש זה שנוכר כעוזר רופא גנרי שסיים תואר שני. אני לא מבקש תואר שני, אני לא צריך את התואר. אני אישית ארצה ללמוד את התואר, אבל מי שלא ירצה, ושבסך הכול מה שאני מבקש זה שנוכל להתחיל התמחות בכל תחום.

זאת פגיעה קשה מבחינת אפשרויות התעסוקה שלנו אחרי שהחוק יעבור. בתעודה כתוב בפירוש שאתה מוסמך כעוזר רופא, לא מצוין שם מלר"ד. מי שאז נשא בתפקיד במשרד הבריאות היה ד"ר איל יעקובסון. כשהוא הציג לנו את התכנית וכשהתחלנו את התכנית, הוא אמר בפירוש שהתכנית תיפתח לתחומים נוספים בהם אנחנו כן נוכל לעבוד. להגביל אותנו לעבוד רק במלר"ד, בלי שנותנים לו איזושהי אפשרות לדלג על זה, זאת פגיעה קשה באפשרויות התעסוקה של עוזר רופא, זאת פגיעה בשכר שיהיה לעוזר רופא; ולהערכתנו והתייעצנו אנחנו כאיגוד עם משפטנים זה לא עומד במסגרת חוק-יסוד: חופש העיסוק, והם גם טוענים שאפשר להגיש בג"צ ושזה לא יעבור לבג"ץ. אני בכלל לא רוצה להגיע לזה, אני פשוט רוצה שהוועדה תדון בזה ונמצא דרך שתהיה מקובלת על שני הצדדים. משרד הבריאות כרגע לפחות מה שאנחנו דיברנו היום דעתו המקצועית היא שהוא לא זז מילימטר מהעמדה, ואנחנו כן חושבים שאפשר למצוא פתרונות ראויים, כמובן שחס וחלילה הרמה המקצועית לא תיפגע, היא תישמר, אבל שכל המקצועות ייפתחו בפני עוזר רופא, כמו מי שיסיים תואר שני. אתם רוצים שאני אתייחס?

קודם כל צריך להפריד בין העיקרון לבין הפרטים. אני מצטער, אני לא עורך דין גדול, התשתית החוקית שאתה מדבר עליה, שכתוב עוזר רופא באופן כללי אני חושב שכולי עלמא יודע שהמקצוע הזה הוא מקצוע לרפואה דחופה.

אפשר לדבר אחר כך על חופש העיסוק ועל כל הדברים האלה, אבל אני חושב שצריך לדבר על הדברים כהווייתם. העובדה שכתוב על התעודה "עוזר רופא", בסדר, אז כתוב על התעודה "עוזר רופא", אבל - - - זאת הסיבה לשנות את השם. אז מה אם זה כתוב על התעודה? תעודה רשמית שלכם, מה זה אז מה אם זה כתוב? אבל יש את התקנות כשירויות,

לא התעודה הרשמית. היום יש עוזרי רופא בתקנות. זה לגבי העובדות, כשמציינים עובדות בכזה ביטחון. כמו שהוועדה כאן יודעת, הלכנו מאוד לכיוון של הרחבת סמכויות, אבל עם הרחבת הסמכויות באה גם אחריות. כשאנחנו מרחיבים סמכויות והרי כל מה שעשינו כאן מלכתחילה, הרעיון הרשמי היה: אתם לוקחים את זה רחוק.

אבל אנחנו מגבילים, אנחנו עושים פיקוח, אנחנו עושים את כל הדברים האלה, אנחנו דורשים הכשרה מאוד מאוד משמעותית. ההכשרה שהמל"ג הולך להמליץ עליה, או לפחות הוועדה הולכת להמליץ עליה, מפי דבריו של פרופ' הרשקו, היא הכשרה לתואר שזה לא תואר שני, זה תואר שני על סטרואידים. כשאנחנו באים לתת את ההרשאות האלה, אנחנו צריכים לדעת שיש בסיס לדבר הזה. אני מתנצל ומצטער, ועוזרי הרופא הם חבריי הטובים ביותר, אבל זה לא מה שנלמד בקורס, אני מצטער. אם זה יהיה בגיץ או אם אנחנו בחופש העיסוק, זאת שאלה מצוינת, אבל זה לא קשור לעיקרון, האם אנחנו דואגים כאן לבטיחות המטופלים או לא. גם אם תגיד לי שזה בגיץ, בסדר, אז נתמודד, אבל אני לא מוכן לפגוע. הלימודים הם אחרים, לא עושים סבבים בכל המחלקות, יש לזה הרבה מאוד משמעויות. הלוואי שהיה אפשר לפתור אני לא חושב שצריך לשים תמרור עצור ולהגיד להתראות, הסוגיה ברורה. גם לנו יש אינטרס מאוד

שאתם תצאו מחדרי המיון, תעבדו במחלקות, זה אינטרס משותף, השאלה איך עושים את זה באופן אחראי. אני מאוד מקווה שגם המל"ג שנמצא גם כאן וגם בזום יתנו מענה לתכנית כזאת או אחרת ולהשלמות. אולי בשלב יותר מאוחר, לא בדוח הזה, לא לכרוך את זה ביחד. אני ביקשתי התייחסות, אי אפשר להגיד לחלוצים הראשונים: שבו בצד. אתם אומרים שהם נטו ברפואה דחופה? אני חושב שהפה שאסר הוא הפה שיתיר, ואם משרד הבריאות עשה הכשרה שלדעתו עכשיו פתאום לא נכונה כדי לעמוד באינסטנציות אחרות, בניגוד מוחלט למה שנאמר לנו על ידי אותו משרד הבריאות כשהתחלנו את ההכשרה, שנוכל לעבוד באינסטנציות אחרות, בבקשה שיציג איזושהי הכשרה, אני מוכן לקבל. אני לא אומר שאנחנו נעבוד שם as is. אני קיבלתי פה הודעות שאני כבר צריך לסגור, עברה השעה ארבע והמליאה נפתחה.

די חשוב. אין כאן ויכוח עקרוני, אבל אני רוצה לומר או לפרוטוקול או לדבר עליו, כי עברתי על הדברים, וזה קשור לאנשים שסיימו לימודי רפואה בחוץ לארץ. זה עלול להיות מוכר כמו תואר שני, והם יכולים להתחיל את ההכרה. החשש שלי ואני בטוח שכולם שותפים לו לכאורה כתוב שם: מי שהמשרד הכיר בו. ממה אני מפחד? שבין השורות אפשר יהיה להבין, שגם אנשים שלמדו בפקולטות שלא מוכרות היום על ידי משרד הבריאות - - - אז תוסיפו שם. אנחנו צריכים לכתוב את זה ברחל בתך הקטנה, שמישהו לא יגיד - - - אחרי שעברנו את הכול וצמצמנו את זה - - - אני לא חושב שיש מחלוקת על הדבר הזה, אבל היה לי מאוד חשוב להבהיר שמישהו שהתחיל ב-2016 - - - אין בעיה, תדאגו להעביר נוסח ליועצת המשפטית. בדיון הבא אנחנו נמשיך, אבל הבנתי את הרעיון. אבל אני חושב שמלבד הנושא הזה, אנחנו מיצינו את הנושא עוזר רופא. וגם את האחיות עשינו היום. נשאר לנו רק הנושא של הדימותנים. השאלה אם אדוני ייתן לנו בשבוע הבא אולי יותר מישיבה אחת, כדי שנסיים. את יודעת שהיום לא יכולתי לפתוח את הוועדה מוקדם בגלל המליאה. אתם ישנתם, אני עד שעה שש בבוקר הייתי בהצבעות. היום בלילה אנחנו כנראה נישאר ערים, כי אין הסכמה שיהיו ועדות מחר, שזה אמנם זמן קצר, שעתיים לא תהיה ועדה. דיברתי עם מנהלת הוועדה,

תהיה החלטה גורפת של הקואליציה שבראשון וחמישי ייפתחו דיונים, כולל הצבעות,

אני רק רוצה להזכיר שבכלל לא התחלנו לדון בנושא של הרנטגנאים, ויש לנו עוד עניינים לסגור פה עם עוזר רופא, דברים שהבטחנו. כן, היא רוצה להתקדם. אמרתי לך שיש לנו עוד דיונים מהירים שמאושרים על הדרך. אני רוצה יותר מכם, אני מקווה מאוד שאני אצליח להביא את זה לפני סוף המושב. גם אם סיימתי את זה בוועדה, המליאה זה כבר סרט אחר. אתמול היינו על חוק אחד עשר שעות, אבל זאת טכניקה בשביל הוועדות, וגם הלילה אנחנו בחוק מאוד מסוים מלבד חוקים אחרים. אז כל חוק מבחינתם, גם שיש בו הסכמות, מאפשר להם להרים עשרות שעות דיונים לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:05.